ה' בתמוז התשפ"ב, השעה 13:44. אנחנו נשמע עדכון של משרד הבריאות על תחלואת הקורונה ואבעבועות

גם בקרב מידע מן הקהילה וגם בקרב המאושפזים הווריאנט השולט במדינת ישראל כרגע הוא ה-5.BA. זאת מגמה שאנחנו רואים אותה בכל העולם, היא לא מפתיעה אותנו. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי

אני חושבת שאנחנו קצת מאבדים את המומנטום

נכון שיש הכרזת מדיניות.

אני בהחלט יכולה להגיד שיש מטופלים שמגיעים למיון ומספרים לנו: בעקבות הפרסומים שלכם נדלקה לי נורה אדומה, עלה לי חשד ובאתי להיבדק.

כמה מילים שלנו לסיכום. ד"ר ליאור הכט,